בהסכמה שבין ראשי האופוזיציה לראשי הקואליציה, וכמובן, לשכת יושב-ראש, הפניתי בקשה של יושב-ראש הכנסת לשנות את שעת פתיחת הישיבות.

במקום ב-16:00 להקדים לשעה 13:00; ומחר, ביום שלישי, במקום 16:00 להקדים לשעה 11:00. צריך את אישור הוועדה.

גם בהסכמה, ששעת סיום הישיבה תהיה בסביבות השעה 22:00 בערב. מה שייוותר - יעבור למחר. מטרת הקדמת הדיון היא להספיק כמה שיותר חקיקה, כי יש הרבה חוקים שאנחנו רוצים להספיק. יתכן מאוד שבהמשך נבקש מיושב-ראש הכנסת אישור לכנס ועדות תוך כדי ישיבת מליאת הכנסת. בעניין הזה, אדוני היושב-ראש, היתה הבנה בהסכמות שוועדות יתכנסו בזמן מליאה רק אם הן דנות בחוקים שאושר לדון עליהן במליאה.

מי בעד השינוי, כפי שהוצג על-ידי מזכירת הכנסת? מי נגד? הצבעה בעד הצעת ועדת הכנסת פה אחד נגד, אין ההצעה אושרה. תודה, ההחלטה התקבלה פה אחד. סעיף 2 לסדר-היום - בקשה של יושב-ראש ועדת החוקה, חוק ומשפט למיזוג הצעות

הניסיון הוא להשלים את העבודה במרתון הוועדה. הן יונחו והתקווה היא שגם יוצבעו.

הצבעה בעד, פה אחד נגד, אין בקשת יו"ר

הצעת חוק העיסוק באופטומטריה (תיקון מס' 3) (מסירת תוצאות בדיקת ראייה ומרשם),

הצעת חוק הבטחת הכנסת (הוראת שעה ותיקוני חקיקה) (תיקון מס' 2) (הארכת תוקף),

שבנוסף לארבעה סגני יושב-ראש ועדת הבחירות המרכזית הסטטוטוריים, יהיו עוד שלושה סגנים, מהסיעות: כולנו, הבית היהודי וש"ס. הסיעות נבחרו לפי גודלן,

אתם שומעים את הוויכוחים בכנסת לגבי החוק הזה, וגם אני וגם חבריי שיושבים סביב השולחן נאבקנו מאוד מאוד כדי שהחוק הזה יתקדם. אפילו את פיזור הכנסת עיכבנו בגלל החוק הזה, וזה היה דבר לא פשוט ולא קל. לשמחתי הרבה, חברי, חבר הכנסת יואל חסון, שהוא מרכז האופוזיציה, הצליח לגייס הסכמה באופוזיציה לעניין הזה, עזר לו גם חבר הכנסת טיבי שנלחם יחד אתו, וחבר הכנסת חיליק בר, שעשו עבודה באופוזיציה כדי להביא את ההסכמה. מצידנו בקואליציה, חברת הכנסת אוסנת מארק, חבר הכנסת אמיר אוחנה ואנוכי, יחד עם יושב-ראש הקואליציה דודי אמסלם, שייאמר לזכותו שנאבק מאוד כדי שהחוק הזה יגיע להצבעה בכנסת. גם ראש הממשלה. נכון, גם ראש הממשלה היה מעורב בזה. אני שמח להודות שאני עירבתי אותו בנושא הזה והערתי את תשומת ליבו. חבל שמנהיגת הימין החדש לא הסכימה להתגמש. היא עדיין מתנגדת בכל העוצמות שאתה רק יכול לדמיין. יכלה לחסוך לנו את כל הבלגן. זה בסדר, זו זכותה. היום אנחנו מתכוונים להביא את זה להצבעה בקריאה טרומית. צריך להבין, בכנסת יש סדר עבודה, אנחנו לא יכולים לקפוץ. כולכם משפטנים וכולכם יודעים איך זה עובד, וגם אנחנו למדנו את זה בקורסים שלנו באקדמיה, שיש סדר עבודה בכנסת ואין אפשרות לקפוץ מעל תהליכים. הסדר הוא כזה אני רוצה להסביר לכם, כדי שתבינו לאן פנינו מועדות ומה הם לוחות הזמנים, כדי לראות אם נוכל להספיק או לא. השלב הראשון: אחרי שניתן לזה פטור מחובת הנחה, זה צריך לעלות לקריאה טרומית בכנסת. זה קורה היום. הפטור הוא כדי להעלות לטרומית, אחרת צריך לחכות 45 יום.

עולה להצבעה בקריאה טרומית זה צריך לרדת לוועדה לדיון

זה דיון שהוא אמנם קצר, אבל הוא חייב להיות רציני ומקצועי. אני מודיע לכם שאפי נווה מאוד לחוץ מהאירוע הזה, ואל תתפלאו אם יוגש בג"ץ נגד החוק. קחו בחשבון שרוב הסיכויים שיוגש בג"ץ נגד החוק, ואם לא נעשה חקיקה רצינית ומקצועית, שזה אומר שיש גם דיון רציני, מקצועי ומעמיק, עם גורמי מקצוע שיגיעו לדיון, החוק ייפול בבג"ץ. לכן אני אומר, חברים: אנחנו רוצים לעשות את זה נכון ומקצועי. אנחנו לא רוצים לפתוח לאף אחד פתח להפיל את החקיקה החשובה הזאת. אחרי שנעביר את זה בקריאה טרומית וזה ירד לדיון רציני בוועדה אני חוזר ואומר: רציני. אמנם מהיר ויעיל, אבל רציני ויעיל - - - איזו ועדה,

לא ניתן את זה לסלומינסקי, כי סלומינסקי לא יקדם את החוק. אקים ועדה משותפת בראשותי לקידום החוק ועדת כנסת וועדת חוקה ונקדם את החוק במהירות ובמקצועיות. אחרי שהחוק יעבור בוועדה הוא יעלה לקריאה ראשונה. זה סדר העבודה בכנסת. אחרי שהוא יעלה לקריאה ראשונה הוא צריך לחזור שוב לוועדה; אחרי שהוא חוזר שוב לוועדה צריך לעשות עוד פעם דיון לפני קריאה שניה ושלישית. רק לאחר דיון לפני קריאה שניה ושלישית והצבעה על החוק יהיה אפשר לנסות להביא אותו לקריאה שניה ושלישית. האם זה ריאלי לעשות אז עד מחר בערב? אני לא יכול להגיד לכם שכן. חוק פיזור הכנסת עבר שלוש קריאות ביום אחד. חוק פיזור הכנסת זה לא אותו דבר, חוק פיזור הכנסת זה משהו אחר לגמרי. אני רוצה לומר לכם, חברים, שנעשה את כל המאמצים להספיק. אבל מה תיתן לנו קריאה ראשונה? קודם כול, דין רציפות החוק יועבר לכנסת הבאה ואפשר יהיה לסיים אותו. - - - חברים, כמה זמן אתם כבר מחכים להיות עורכי דין? שנתיים. אז אם תחכו שלושה חודשים זה לא יהיה סוף העולם. חבר'ה, אני בשונה מאחרים, לא פופוליסט, לא אמכור לכם סיפורים, לא אשקר לכם, לא אשלה ולא אמכור לכם סיפורים ואגדות. אני ריאליסט. אנחנו נפעל ככל שביכולתנו כדי לקדם את החוק הכי מהר שניתן.

אם הייתי יושב-ראש לשכת עורכי הדין, הייתי הולך לוועדה שהשרה נתנה לה סמכות לתת פקטור ואומר לה: יש חקיקה בכנסת, היא מתקדמת במהירות, תנו אתם את הפקטור. אל תיתנו לנו לכפות עליכם את העניין הזה, תעשו את זה בעצמכם. כולי תקווה שהם יעשו את זה בעצמם, בלי שנתערב. אבל אם הם יחליטו לא להתערב אנחנו נתערב, ואנחנו כבר מתחילים בתהליך הזה.

נשמע עכשיו את חברי הכנסת וגם אתכם, אבל קחו בחשבון דבר אחד שנצא מגדרנו כדי לקדם את החקיקה הזו, אבל אך ורק בתנאי שאנחנו יודעים שהיא עומדת בדרישות חקיקה, לפחות ברמה המינימלית, ושלא תהיה חשופה לעתירות לבג"ץ שיפילו את אותה חקיקה שאנחנו הולכים להתאמץ עליה פה בכנסת.

חבר הכנסת טיבי. אדוני היושב-ראש, אני רוצה להודות לך על שהבאת את ההצעות לפטור מחובת הנחה את הצעת החוק של חברתי אוסנת מארק, שלי ושל חברים שהצטרפו ליוזמה חברי הכנסת אמיר אוחנה וחבר הכנסת עיסאווי פריג' וחיליק בר. אני חבר כנסת ותיק, אני חושב שאני ותיק יותר מכולכם. אני יודע מה אפשר לעשות ואני יודע מה אי-אפשר לעשות. יש הסכמה מקיר לקיר לגבי הצורך להתערב. למה יש הסכמה? כי הלשכה מודה שהיא עושה סינון, עושה רגולציה לשוק, רוצה לבלום את מספר המתמחים שעוברים את הבחינה, ולכן עשתה בחינה שהיא משימה בלתי אפשרית - 12% עברו את בחינה, מתוכם אפס אחוזים מתמחים ערבים. בדקתי את עצמי, בדקתי את חבריי אין בעיה גנטית לעבור בחינות. אין. סיימתי בית-ספר לרפואה במקום הראשון,

אני מכיר מצטיינים גם

גם במכללות שיש עליהן עליהום. חלק מבוגרי המכללות לומדים עכשיו לתואר שני ושלישי בברקלי, ב-London School of Economics. לכן אנחנו סיכמנו שנתערב. היה כנס שאמיר יזם. כולנו השתתפנו, כולם היו שם והבטחנו הבטחות. יש הצעות חוק. מה מטרת הצעות החוק? לתת פקטור.

המספר בחוק שלנו הוא 50 ואני חושב שצריך להוריד את זה, כי כשאתה מקבל אפס אחוזים אז כנראה שיש בעיית שפה וצריך העדפה מתקנת affirmative action. צריך לבוא לקראת הקבוצות הנפגעות ביותר. גם לגבי המועד האחרון, שלא נכלל בשיח גם שם אותה דרגת קושי. צריך לקחת את זה בוועדה. יגיד את זה יואל, שהוא הנציג של האופוזיציה, שאנחנו,

ואני אומר את זה לכולכם, מוכנים שנתחיל בטרומית לכן נתתי את המכסה שלי לפטור להמשיך בראשונה, ולהיכנס לדיון רציני ומתמשך בוועדה, להחזיר את זה, ואפשר לסיים את זה עד מחר. אם אי-אפשר לסיים את זה עד מחר, כי אומרים שיש בעיה של לוח זמנים, אני רוצה לקבל את ההצעה שלך מלפני שבוע, חבר הכנסת מיקי זוהר. מה יקרה אם נאריך את דיוני הכנסת ביממה?

נאריך בעוד יום. (מחיאות כפיים.)

תודה רבה. אתמול דיברתי אתך, אדוני היושב-ראש, אתה קשוב מאוד לנושא הזה. דיברתי גם עם יושב-ראש הכנסת ודיברתי עם חבר הכנסת דודי אמסלם. בכללי אתם מגלים הבנה, אבל יש הצעת חוק שחברך לסיעה מגיש וחברתך לסיעה מגישה, ואנחנו ביחד. תגידו, אני משפיע על הליכוד יותר מכם? תשפיעו, תדפקו על השולחן ותביאו הסכמה לעשות - - - (מחיאות כפיים.) חברים,

לא נהוג למחוא כפיים בכנסת.

חברי מיקי זוהר, אני יודע

ואני יודע שכשאתה רוצה אתה יכול. כמה פעמים עמדת מול לחצים גדולים, ואתה מאמין בצדקת הדרך. שמענו לפני שבוע את הדברים הנוגעים ללב של דפנה. הם קורעים את הלב. אני מכיר סיפורים לא רוצה לספר של רבים מהבוגרים, סיפורים אישיים שאי-אפשר לעמוד קפוא, בלי רגשות, בלי הבנה, בלי רציונל, מול הסבל שעוברים האנשים האלה. מישהו החליט להכשיל אותם ואנחנו, נבחרי הציבור, צריכים לעמוד מול מי שניסה להכשיל אותם ולהכשיל אותו כדי לתת להם אפשרות להתקדם בחיים. זה הכול. 4,000 מתמחים, רבותיי. אפשר אחרת, אנחנו יכולים להמשיך בקריאה שניה ושלישית, לא מספיק קריאה ראשונה.

תודה רבה, חבר הכנסת טיבי. אני מבין מה שאתה אומר, אני רוצה להזכירך שאת פיזור הכנסת עיכבתי גם בגלל הנושא של חוק המתמחים. אני יודע, נכון. אז אני חושב שאתה צודק. הפיזור קרה, ולכן עכשיו אנחנו קצת מוגבלים בזמנים. הפיזור לא נוגע לתאריך בחירות. אפשר לנהל עוד יום דיונים. כדי שזה יקרה יש רק דבר אחד שצריך גם לקרות שיהיה עוד יום כנסת ביום רביעי. אני לא יודע אם זה יקרה או לא, זה תהליך שאנחנו צריכים לברר מול יושב-ראש הכנסת ומול דודי הכנסת ונראה אם זה אפשרי. צריך לדבר עם יושב-ראש הכנסת, אני לא חושב שהוא יתנגד. אבל תמיד יש את ראש הממשלה. אתם ליכודניקים, תפנו לראש הממשלה. ראש הממשלה אתנו. לא מספיק. דיברתי עם ראש הממשלה, הוא העביר את זה לקואליציה. אנחנו יחד בנושא הזה. בסדר, בואו נתקדם. עוד לא הצבענו, שלא ילך לנו הקוורום ואז לא יהיה קוורום. חברת הכנסת מארק, ואחריה חבר הכנסת אוחנה. אני בטוחה ויודעת את כל המאמצים, ואני עצמי עשיתי מאמצים בימים האחרונים על מנת שזה יקרה. החבר'ה שיושבים פה, במשך תקופה ארוכה סובלים מנחת זרועה של הלשכה ומנחת זרועה של שרת המשפטים. בעלייה הזאת, שאנחנו נמצאים בה כרגע, אנחנו לא יכולים להרים להם אמברקס. ראש הממשלה, יושב-ראש הקואליציה, אתה אדוני היושב-ראש, יושב-ראש האופוזיציה, חברים נכבדים פה מסביב לשולחן כולם, אני חושבת שלא היה בתולדות הכנסת הצעת חוק שהיה עליה כזה קונצנזוס, כולל ראש הממשלה. אני יודעת שזה חשוב גם לראש הממשלה. אני יודעת שגם יושב-ראש הכנסת, אם נפנה אליו בבקשה משותפת, נוכל לעשות הארכה. חשוב מאוד לגמור את זה. אני מציע כזה דבר, ואמרתי את זה גם בתחילת הדרך: בואו נעביר את החוק בקריאה טרומית, בואו נגמור אותו בקריאה ראשונה, אחרי שיהיה כבר דיון בוועדה. יכול להיות שהדיון הראשון, אם נעשה אותו מחר בבוקר כי אנחנו צריכים להזמין את כל גורמי המקצוע ואנשים רבים נמשיך אותו אפילו לתוך המליאה, נבקש אישור להמשיך תוך כדי המליאה - - בוא נזמין להיום בלילה. - - נצביע עליו מחר בקריאה ראשונה, נסיים אותו בקריאה ראשונה ואז נעבור למאבק הבא שלנו - להשיג עוד יום בשביל שיהיה עוד דיון לקראת קריאה שניה ושלישית.

חבר הכנסת אמיר אוחנה, בבקשה. תודה, אדוני היושב-ראש. לפני כמה חודשים הגיעו אליי דפנה,

יולי וחברים נוספים והציפו בפניי את הסיפור של שתי הבחינות האחרונות עד אז בלי האחרונה. סיפורים אישיים שהגיעו לגירושים, לאובדן עבודה וגם לניסיונות אובדניים בחלק מהמקרים. עכשיו תגיד: טוב, היתה בחינה ולא עברו, אבל היתה בחינה גם בזמני הם החזירו אותי 13 שנה אחורה - וזה לא היה ככה בזמני. היו נכשלים, היו נכשלים רבים, אבל הבחינה היתה הוגנת. היתה קשה, אבל הוגנת. פה עשו מעשה שלא ייעשה, שינו את כללי המשחק, שינו את מתכונת הבחינה, עשו בחינה שהיא קיר שאי-אפשר לעבור אותו. מי שעבר אותו, זה אולי במזל. קיר בלתי עביר.

אמרתי את זה קודם ואני אומר את זה עכשיו: לא המתמחים נכשלו, הוועדה הבוחנת נכשלה. אמרתי את זה גם ליושב-ראש הוועדה הבוחנת, לשופט שוחט. אי-אפשר להסיק מסקנה אחרת כשאתה מסתכל על הנתונים של כמה עברו וכמה לא עברו. הוועדה הבוחנת נכשלה, ולכן הכאב הפעם הוא לא עוד כאב של מישהו שנכשל בבחינת של לשכת עורכי הדין, כמו שהיה עשרות שנים, אלא עוול אמיתי שהם נאבקים לתקן אותו ואנחנו מסייעים להם. אני חושב,

שהחוק הזה כל כך חשוב, וזה בא לידי ביטוי בזה שרוב חברי הכנסת מכל סיעות הבית חתומים על החוקים הללו, חתומים על הפנייה לשרת המשפטים ועל היוזמות האלה.

זה לא דבר שרואים אותו בכל יום בכנסת. אנחנו מוכנים לעבוד אל תוך הלילה, אל תוך הבוקר, כמה ימים שצריך בשביל להעביר אותו.

נתחיל עם הקריאה הטרומית והקריאה הראשונה, אבל גם קריאה שניה וגם קריאה שלישית. פשוט להיכנס לעבוד עד שנעביר אותו.

חבר הכנסת חיליק בר, בבקשה. קודם כול, אדוני, תודה לך על הנחישות בעניין הזה. חשבנו שהסיפור של המתמחים ימוסמס בגלל שזה סוף הכנסת,

צריך להגיד כל הכבוד לך, להסכמות שהגעת עם האופוזיציה, לאוסנת, לאמיר וכמובן לשותפי לחוק הזה עיסאווי פריג', שבאמת עשה עבודה מדהימה, והוא לא כאן כי הוא בלוויה של עמוס עוז, אז אני מדבר גם בשמו. ברור שנעשתה פה אחת העוולות הגדולות שנעשו לציבור ענק של 4,000 המתמחים האלה, ואני שותף לכל מה ששמעת,

על עוגמת הנפש, על אובדן החיים,

המשפחות, על הנטיות האובדניות של חלק מהמתמחים. גם פה בחוץ שמעתי את זה. באמת אנשים שהשמיים נפלו עליהם ונהרסו להם החיים אחרי ארבע-חמש שנים שהם נתנו מהחיים שלהם. קרה פה מקרה מכוון לא משנה כרגע איך, מה ומי של בחינה שמעולם לא היה כמוה בקושי. העובדה שהגרף התהפך מ-88% עוברים ל-88% נכשלים מראה שהיה פה כשל מערכתי. מישהו נגע בזה במכוון.

אגב, אני אומר לפרוטוקול, מישהו צריך לחקור חקירה פלילית את הסיפור של מה שעשו לשני המחזורים הללו, מישהו צריך לתת על זה את הדין. אבל כרגע אנחנו פה לא כדי שייתנו על זה את הדין אלא אנחנו פה אתך, אוסנת, במאה אחוז וגם אתך, כדי לוודא שבכנסת הזו ואתה יודע, מיקי, אם זה לא עובר קריאה שניה ושלישית בכנסת ה-20 גם אני עברתי מכנסת לכנסת, יודע מה קרה,

זה לא משרד ממשלתי.

אם זה עובר קריאה ראשונה יש. אם זה בטרומית זה מת. עזוב שגם יש פה עניין של זמן, של אנשים שלא ניגשו לבחינה האחרונה וכו'. אני מסכים, זה השיקול היחיד. אנחנו רוצים לגמור את זה כדי לא לתת להם עוד כמה חודשים של המתנה,

אני רוצה להגיד לך שלא היה חוק שיש עליו הסכמה של כמעט 120

זה עניין של זמן, זה הכול, להספיק. יש לי פתרון. אם ראש הממשלה בעד ו-112 חברי כנסת בעד, אפשר להשיג את היום הנוסף הזה.

סבלנו - - - אני חושב שעכשיו רק שלושה יהיו נגד. זה כבר 117. אז 117 ח"כים וח"כיות בעד. אני בטוח שיאשרו תוספת של יום בשביל להציל כל כך הרבה נפשות בישראל.

בטח תקופת בחירות אתם מתמודדים נגד שקד, לא אנחנו, אז תנו לה את - - - אני רק רוצה לתקן שזה לא 4,000 אנשים, זה 15,000 - - - בסדר, מקבל. אני זוכר גם חוק שהעברנו לא מזמן בשלוש קריאות ביום אחד חוק פיזור הכנסת.

אבל אני רוצה להציע דבר אחר. אני שלא צריך להאריך את ימי הכנסת אם אפשר לכנס

שלא נפסקת, יום נמשך. ישיבה פתוחה. לא להאריך, לכנס מליאה מיוחדת בחתימות בשביל החוק הזה, ואז גם לא לבקש הארכה של יום. אבל דבר אחד - - - רעיון טוב. אז הנה, לכנס מליאה בחתימות בשביל החוק הזה. זה פתרון יותר קל מאשר להאריך. יש פתרון פרוצדורלי יותר קל - לא מסיימים את היום מחר ומממשיכים את הישיבה. קרה כבר. אבל מה שהבאת לא פותר את בעיית הדיון בוועדה. ההצעה שלי פותרת את בעיית הדיון. כרגע אני צריך להצביע בוועדת הכנסת על סיום עבודת הכנסת, ואם אני מכריז על סיום עבודת הכנסת אי-אפשר לכנס דיונים בוועדות. אי-אפשר דיונים בוועדות גם עם חתימות של חברי כנסת? רק מליאה. לכן גם אם מחר בערב תסתיים המליאה, אצטרך בכל מקרה אם נרצה להכין את זה לקריאה שניה ושלישית - לעשות ביום רביעי בבוקר דיון בוועדה, להכין את החוק לקריאה שניה ושלישית,

אם יש מליאה - - - - - - תלוי מתי נסגרת הכנסת. גם על זה צריך להצביע. לכן אפשר לא לסגור את הישיבה ב-22:00. מי שמכריז על סיום ועדת הכנסת זה יו"ר ועדת הכנסת. מיקי, אל תסגור את הדיונים.

יום נוסף תעשה הכול בשביל לגאול את האנשים האלה מהייסורים שלהם. זה אפשרי, זה בידינו וזה צריך להתקבל בוועדה הזאת. חבריי המתמחים, רק נציג אחד יוכל לדבר. יוסי, בבקשה. סד הזמנים לכנסת ולממשלה החדשה ברור לנו לא תהיה ממשלה לפני נובמבר.

מבקש מכם להסתכל על האנשים שנמצאים פה, ואנחנו מאוד - - - יוסי, לא רלוונטי. תהיה ממשלה לפני נובמבר, אבל זה לא מה שמפריע כרגע. רוצים להשאיר את האנשים באוויר עוד מספר חודשים. תהיה ממשלה באפריל. יש פגרת קיץ - - - לכנסת הבאה זה לא רלוונטי. אני מבקש שתעשו כל שלאל ידכם להביא את הבשורה לאנשים האלה היום, מחר או ביום רביעי.

תודה לך, ידידי. חבר הכנסת יואל חסון, בבקשה. תודה רבה.

אני מצטרף לכל חברי הכנסת שהתגייסו לטובת הנושא הזה. אני חושב שהכותרת ברורה, אמרנו אמירה ערכית: המבחנים של לשכת עורכי הדין הם לא אמצעי סינון,

הם אמצעי של בדיקת ידע, מקצועיות לא סינון. אתם רוצים לסנן את מקצוע עורכי הדין - תעשו את זה בדרכים אחרות ובשלבים הרבה יותר מוקדמים של התהליך.

באמת נעשה כאן דבר שב-11 השנים שלי פה אני לא זוכר דבר כזה, של התגייסות מוחלטת של חברי כנסת, ואני חושב שזה קרה כי נגעתם בלב. המקרים שחיליק דיבר עליהם, אוחנה, טיבי, אוסנת וכולם, אלה דברים שגם אני שמעתי באוזניי וראיתי בעיניי. אבל אנחנו רוצים להיות אתכם אמיתיים; הכנסת זה מקום רציני, ואם הדיונים שיהיו כאן לא יהיו רציניים, לא יהיה לזה תוקף ובקלות אפשר יהיה לפורר את החוק הזה. אז אנחנו נעשה את מה שניתן, ואני מצטרף גם למה שהחברים שלי אמרו.

חושב שהבהרנו שיש כאן נחישות לתקן את החוק הזה, נדאג שהנחישות הזאת תועבר לגורמים שיכולים למנוע את החוק הזה, יכולים למנוע את חקיקת החוק הזה. הודעה פשוטה של השופט שוחט סוגרת את הצורך באיזושהי חקיקה. אנחנו, חברי הכנסת, נתכנס ונמצא את הדרך להעביר מסר חד-משמעי וברור לשופט קבל החלטה בשעות הקרובות, תחסוך מהכנסת את הצורך לחוקק את החוק הזה.

אולי הוא יחזור בו. שווה לנסות. הגברת רוצה להגיד משהו.

אני מתמחה. שנה וחצי אני במאבק הזה. אני אמא לשני ילדים. אני לא עובדת עכשיו, לקחתי 12 הלוואות, שעוברים הימים ולא מוצאת מי שישלם לי את זה. בשנה וחצי האלה, מרוב לחץ חליתי בדלקת קרום המוח ונשארתי חודשיים במיטה. כל זה במהלך המאבק הזה, ששלוש פעמים ניגשתי למבחן הזה. אני כבר לא ישנה בלילות, עד שנעזרתי בכדורי שינה כדי לישון בלילה. מהמבחן האחרון עד עכשיו אני לא ישנה בלילה, ונראה לי שזה קורה לרוב המתמחים שניגשו וחלו.

אני מספרת את זה רק לקרובים אליי אבא ואמא שלי,

אני אומרת את זה עכשיו כי אני

אני מקווה שזה ייגמר היום,

מחרתיים, אבל שזה ייגמר. כל הכבוד. תודה.

בשני הדיונים שהיו לנו בבית המשפט העליון

חברים, אתם רוצים לתקן את העוול? אנחנו לא הכתובת, החקיקה היא הכתובת. הם פתוחים לעניין הזה.

ההחלטה התקבלה.

מי בעד? הצבעה בעד, פה אחד נגד, אין ההצעה לפטור מחובת הנחה את הצעת

תודה, ההצעה התקבלה. הצעת חוק לשכת עורכי הדין, של

הכנסת עיסאווי פריג' וחיליק